שלום לכולם, אנחנו ממשיכים את ישיבת ועדת הכספים. יש לנו שני סעיפים על סדר היום.

הראשון הוא הצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 4), הכנה לקריאה שנייה